אנחנו פותחים את יום הדיונים בדיון בהצעת תקנות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 והצעת תקנות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות) (תיקון), התשפ"ב-2021. תודה לחבר הכנסת מקלב שהצטרף אלינו. נמצאים איתנו מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה עמיתנו תומר מוסקוביץ, עורכת הדין עירית וייסבלום מהלשכה המשפטית של הרשות ומר אלי לוי מנהל אגף מרשם ודרכונים. ממשרד האוצר נמצא איתנו רום בר-אב, רפרנט תעסוקה באגף התקציבים. נמצא צבי דביר מהתנועה לזכויות דיגיטליות. מכובדיי, אנחנו באולם הזה מכיוון שיש אתגרי תקשורת באולמות הוועדות. בפתח הדיון אני מבקש להשתתף בצערה הכבד של משפחת נעם רז ובצער כל חבריו של נעם רז ביחידת הימ"מ של משטרת ישראל. מהמעט שהתפרסם עוד טרם כניסת השבת יכולנו ללמוד שמדובר בגיבור ישראל שסייע בהצלת נפשות רבות, גם ישירות בשדה הקרב וגם בהגנה על ביטחון כולנו. צריך הבוקר הזה לציין, אולי ברוח הפסוק "ונתתי להם יד ושם בחומותם" שהבוקר הותר לפרסום גם שמו של סגן אלוף מחמוד חיר-אדין, אותו סגן אלוף מ' המפורסם שנפל בעזה והיה חלל צה"ל היחיד ששמו נאסר בפרסום בשנתיים האחרונות. אני בטוח שגם משפחתו חווה היום הזה יום מורכב ובצד הצער זה יום שמאפשר לנו לשמוע יותר על גבורתו של האיש ולתת פנים ושם לסיפור נפילתו. אנחנו משתתפים בצער ובכאב שתי המשפחות. מכובדיי, אנחנו דנים בבקשה להאריך תוקף של תעודות הזהות. נפנה למנכ"ל הרשות ונבקש ממנו להציע את עיקרי הדברים ואז ניגףש ללשון התקנות עצמן. תודה רבה אדוני היושב ראש. אנחנו לא רוצים את הדיון הזה, זה לא שיש פה איזשהו ערך שאנחנו מנסים להגן עליו, אנחנו כולנו רוצים שלכל אזרחי ותושבי מדינת ישראל יהיה תיעוד ביומטרי ושתעודות זמניות יינתנו לזמן קצר. יש לנו כאן בעיה של כורח, לא של צורך ולא של רצון. אנחנו עומדים בפני פקיעה של כמעט 2 מיליון תעודות זהות לא ביומטריות שניתנו לפני מספר שנים ולפי החוק היו אמורות לפקוע עכשיו. כל מי שומע קצת חדשות או מנסה לצאת לחוץ לארץ מודע לעומס המטורף שיש היום בלשכות מרשם האוכלוסין. אותה פעולה משמשת גם להוצאת דרכון וגם להוצאת תעודת זהות ולכן אין לנו שום אפשרות מעשית עד אוגוסט לתת לכל 2 מיליון האזרחים האלה תעודת זהות ביומטרית. לכן אנחנו מבקשים להאריך את התוקף הקיים בשנתיים וכמובן שמי שיהיה לו תור וייכנס, אנחנו לא מכריחים אותם להישאר עם התיעוד הלא טוב הזה. אני מניח שבמשך השנתיים האלה חלק גדול מאוד ממילא יחליף את התעודה במהלך עסקים רגיל, אבל לחייב אותם להאריך בעוד שנתיים. בעוד שנתיים יהיו לנו גם פתרונות טכנולוגיים ולא נצטרך להטיל עומס כזה משוגע על העובדים הגיבורים שלנו שעומדים היום בנטל משוגע. זה לעניין התיעוד הביומטרי הקבוע. אנחנו מבקשים להאריך אותו בשנתיים. בעניין הזה אין שינוי בחומר שהגיע לוועדה. נושא נוסף הוא התיעוד הזמני. במצב רגיל אנחנו מוציאים תיעוד זמני לאנשים שאבדה להם התעודה או דברים מהסוג הזה ובדרך כלל הוא ניתן לשלושה חודשים, אלה התקנות, ומסתדרים עם זה. תוך שלושה חודשים הם מקבלים את התיעוד הקבוע. כאן יש לנו הצטברות של שני דברים.

אותו עומס משוגע, באמת משוגע, על הלשכות ושנית, העלייה מאוקראינה כי לעולים אנחנו נותנים במקום,

את התיעוד כדי שיוכלו לפתוח חשבון בנק וכולי. נותנים להם תעודת זהות זמנית. מאז ה-24 בפברואר, עת התחיל המצב המיוחד באוקראינה, העלייה התגברה ואנחנו עוד מעט מתקרבים לשלושה חודשים. בנוסח שהעברנו לוועדה ביקשנו להאריך לשישה חודשים ועכשיו אנחנו מבקשים להאריך בשישה חודשים.

להאריך בסך הכול בתשעה חודשים כולל התיעוד שכבר הוצא. בשני המקרים אנחנו פועלים רק בגלל הכורח. אנחנו לא גאים בבקשה הזאת שלנו אבל המציאות היא כזאת שבתנאים הקיימים אנחנו לא יכולים לתת שירות לאזרחי המדינה. אני רוצה לשאול שאלה. אנחנו מדברים בשתי סוגיות נפרדות. אם אני לא טועה, כדי להבין את העניין הביומטרי, אנחנו צפויים לפקיעת התוקף של תעודות הזהות הביומטריות. הלא ביומטריות. לא ביומטריות. באוגוסט 2022 הולך להיות פיק מאוד גדול של פקיעת כ-2 מיליון תעודות זהות ואת הפיק הזה אנחנו רוצים לדחות. 2 מיליון התעודות הלא תעודות הזהות הלא ביומטריות. לא ביומטריות. בתהליך הזה ונמצא כאן חבר הכנסת מקלב שעסק רבות בנושא של תעודות הזהות הביומטריות הנושא הזה עתיד להגיע בקרוב, אם אני לא טועה, לפתח הוועדה המשותפת כי אני מבין שגם סביב תעודות הזהות הביומטריות אנחנו נדרשים לתהליך חקיקה של הארכת תוקף. מה שקיים שם קשור למאגר הביומטרי ופחות לרשות האוכלוסין. יש את הוראת השעה שמאפשרת הסכמה לשמירת טביעת אצבע במאגר והיא אמורה לפקוע ב-1 ביוני. השרה קיבלה החלטה להאריך את זה בעוד שלוש שנים מה שצריך לעבור את אישור הוועדה. זה לא מקרין על שאלת התוקף של התעודות שאנשים נושאים.

זאת רק השאלה עוד כמה זמן יהיה אפשר להסכים לשמירת טביעת אצבע במאגר הביומטרי. נקודת הממשק היחידה היא שאם תאושר ההארכה, בשנתיים האלה, כאשר אנשים ייגשו להנפיק בפעם הראשונה תעודת זהות ביומטרית, אותם 2 מיליון אזרחים, הם ינפיקו תעודה שאפשר לתת בה טביעת אצבע ואם לא נאריך את זה, בשנתיים האלה כשהם יחדשו, זה יהיה רק עם תמונה.

לא הבנתי. אתם תמשיכו להשתמש בתעודת הזהות הרגילה שלהם.

אני רק מנסה להבין אם יש איזושהי נקודת ממשק. מי שעכשיו מגיע להנפקת תעודת זהות, מה אתם מנפיקים להם? רק ביומטרי אלא אם כן יש נסיבות שמתקיימים בהן התנאים להנפקת תעודת זהות זמנית ואז היא לא ביומטרית. הזמנית היא לא ביומטרית והקבועה היא ביומטרית.

אני חושב שכן צריך להסביר מעט מה הביא אותנו לקריסה כזאת של המערכת. תכף נגיע לזה. אני רק מנסה לטובתי להבין את הסוגיה. אתם אומרים שהיום יש כ-2 מיליון תעודות זהות לא ביומטריות. שאמורות לפקוע. כמה תעודות בכלל יש לנו שהן לא ביומטריות או ש-2 המיליון האלה כוללים את כולם?

הייתה תקופת מבחן והיא הסתיימה ב-1 ביוני 2017. עד ה-1 ביוני 2017 כל תושב שהגיע ללשכת רשות האוכלוסין וביקש תעודת זהות, יכול היה לבחור בין תעודת זהות ביומטרית לבין תעודת זהות מהסוג הישן. זה היה נתון לבחירה.

קיבלו תעודה בתוקף ל-10 שנים. משנת 2012 כל תעודות הזהות הן בתוקף ל-10 שנים. אז התעודות שלהם ימשיכו לפקוע בקצב הרגיל כאשר יעברו 10 שנים. זה לא משנה אם זו תעודת זהות ביומטרית או לא. עד 1 ביוני 2017 הנפקנו גם וגם. התעודות האלה ימשיכו לפקוע במהלך התקין. אנחנו מדברים עכשיו על הקבוצה הגדולה שתוקף התעודות שלהן עומד לפקוע. הסיבה שהתוקף פוגע באופן קבוצתי, כולם באוגוסט 2022? זאת הוראת מעבר שקבענו. סביב המעבר מתעודה רגילה לתעודה ביומטרית. זה היה ב-2012. זה היה עוד לפני אבל מאותו מועד החלטנו שכל תעודות הזהות בין אם יהיו ביומטריות ובין אם לאו צריכות להיות עם תוקף של עד 10 שנים. אני רוצה לומר עוד משהו קטן שהוא לא בתקנות. גם הביומטרי עכשיו פג תוקף?

אני הוצאתי תעודת זהות ביוני 2017 ולכן ב-1 ביוני 2027 יפקע תוקפה. 10 שנים מאז ההנפקה. הכול נכנס למעגל החיים של 10 שנות תוקף. אם כן, אין תעודות זהות ביומטריות שפן תוקפן. כרגע לא. הם אמרו. יהיו תעודות זהות ביומטריות שניתנו ל-5 שנים ותוקפן יתחיל לפקוע כשיגיע הזמן. בנושא רישיון הנהיגה היה שינוי גדול בשנים האחרונות כשבעצם עברו משיטה של רישיון תקופתי לרישיון קבוע עד גיל 70 ומגיל 70 מחדשים רישיון רק מטעמים בריאותיים כל 5 שנים ומגיל 80 כל שנתיים. מה ההצדקה למנגנון הזה של פקיעת תוקף של תעודת זהות, ההכרח בחידוש? זה לא לפתחנו אבל

זה התחיל מזה שהיצרן של תעודות הזהות מפלסטיק אמר שכיצרן היכולת שלו לתת מוצר שיעמוד בשיני הזמן, לא יתבלה ולא יהיה חסר תועלת וחסר צורה, הוא יכול לערוב ל-10 שנים. המוצר שלו תקין עד 10 שנים ולכן קבענו שאחת ל-10 שנים יהיה צריך לבוא ולהחליף את התעודה. נודה על האמת, היום יש תושבים שהם בני 65,

80 ומחזיקים תעודת זהות מגיל 20 או 16 כאשר המשמעות של תעודת הזהות היא לזהות את הבן אדם שאתה רואה. חלק מתפקידי תעודת הזהות הוא לזהות באמצעותה את האדם שנושא אותה. אתה כבר לא יכול לזהות בן אדם בן 60 שמחזיק תעודת זהות שנופקה לו עת היה בן 20. בהמשך לשאלת היושב ראש, למה בחרתם 10 שנים? למה לא 15 שנים? למה לא 20 שנים? זה בגלל היצרן? זה בגלל היצרן שאמר שתעודות הזהות מפלסטיק טובות ל-10 שנים.

ניכנס עכשיו לדיון הארוך הזה. היושב ראש, אתה שאלת על הביומטרי או על התעודות הרגילות? בביומטרי יש סיבות מקצועיות. לא הצליחו. על זה היו דיונים ארוכים. אמרו שעם הגיל יש שינויים בתווי הפנים. אלה הסיבות ל-5 שנים. זאת הסיבה לכך שתעודת זהות כשאין טביעת אצבע במאגר ניתנה ל-5 שנים.

השאלה שנשאלה כאן היא למה 10 שנים. היושב ראש שאל מה הסיבות לפג תוקף. ההחלטה הייתה להשוות את כל תעודות הזהות, לשים אותן על אותה סקאלה וכולן יהיו עד 10 שנים. לא רק הביומטריות. אני חושב שבהינתן אישור להארכת תוקף לעוד שנתיים, לדעתי כדאי לבחון את הסוגיה הזאת. הטכנולוגיה של זיהוי תווי פנים היא שונה לחלוטין.

אני כבר אומר עכשיו שזה דבר שמאוד יקרין על השאלה אם יש היום הצדקה לטביעות אצבע או לא כי אנחנו בעידן אחר של זיהוי תווי פנים. אני אומר שבשנתיים האלה שווה לבחון. מבחינת היצרן זה בסדר להאריך בעוד שנתיים? זה משהו שצריך לבחון. אנחנו מדברים על התעודות הרגילות. גם בהסתכלות על הביומטרי, אני מניח שהטכנולוגיה היום היא לא מה שהייתה לפני חמש שנים. מי שהתעודה שלו בלתה, ממילא צריך ללכת ולהחליף אותה. לדעתי גם חל שינוי גם משמעותי בדרישת נשיאת תעודת זהות.

החובה קיימת בחוק עדיין באותו אופן. לא השתנה שום דבר. המשטרה פחות אוכפת או לא אוכפת. למיטב ידיעתי היום המשטרה - זה דבר שמעניין לברר - לא אוכפת כמדיניות את חובת נשיאת תעודת הזהות. רישיון נהיגה. עדיין החוק מחייב תושב מגיל 16 לשאת תעודת זהות. השינוי היה ברישיון נהיגה. אין חובה לשאת רישיון נהיגה אבל יש חובה לשאת תעודת זהות. יש חוק שלא השתנה אבל המשטרה לא אוכפת. אתם מבקשים ממנה? הייתם רוצים שהמשטרה תאכוף את זה? לא. אנחנו לא משנים כאן. עוד משהו קטן שלא דובר כאן שמבחינתנו הוא תיקון פחות מרכזי אבל על הדרך עשינו אותו. בסט הראשון שהגשנו לוועדה, בו יש את הדחייה של פקיעת התוקף בשנתיים, דובר גם על זה שאפשר יהיה להנפיק תעודת זהות זמנית לבעלי רישיון תושב ארעי שמסיבות מסוימות חלקם מקבלים רישיון לתקופה קצרה יחסית. לאותה אוכלוסייה יהיה אפשר לתת תעודות זהות זמנית. עד היום זאת אוכלוסייה שהייתה חייבת להוציא תיעוד ביומטרי ואנחנו רוצים בהקשר הזה לשנות את זה, כך שתושב ארעי שקיבל רישיון לתקופה של עד 3 חודשים, גם יוכל לקבל במקום תעודת זהות זמנית במקום ביומטרית. בעיקר אנחנו מדברים על אותם פליטים שמגיעים שהם לא זכאי שבות? תושבים ארעיים.

לפעמים אלה בני זוג או טעמים הומניטריים. לאו פליטים אבל הפליטים הם גם חלק. אלה שהם לא זכאי שבות. ודאי שצריך לתמוך. אנחנו נמצאים במצב שהוא לא מצב רגיל. אני לא זוכר מצב שהתורים כל כך ארוכים. אנחנו מדברים על אנשים שמחפשים תור בכל עיר אחרת בארץ. הייתה כתבה שיש יתרון גדול בלשכות בערים החרדיות כי שם קובעים תור לא באופן מקוון. אנשים פשוט עולים לרגל. הייתה תקלה. מאז כמה פעמים היו צריכים להזמין לשם משטרה. מה שכן, זה חיזק מאוד את הדו קיום כי פתאום יהודים נוסעים לרהט ולטייבה וזה יפה. וערבים הולכים לבני ברק.

אנחנו שמחים על כך אבל זה בוודאי לא בכוונה. אני חושב שגם ברהט כבר אין תורים. אם אתה מגיע מוקדם בבוקר, יש כבר 30 ראשונים. אני חושב שהמגיעים הראשונים עדיין יכולים להיכנס בלי תור. אנשים מחכים משעה 4:00 לפנות בוקר. דברים הזויים. אף פעם לא נחשפנו לדברים האלה. אמרו שזה כך מאחר שאחרי הקורונה ולפני פסח אנשים רצו לנסוע לחוץ לארץ אבל אנחנו כבר אחרי התקופה הזאת. אנחנו גם יזמנו דיון בוועדת הפנים במסגרת דיונים מהירים והוא יתקיים ביום רביעי הקרוב.

שקורה זה שבינתיים גם בהנפקה מכוונים לקבלת דרכונים זמניים אבל המחירים שגובים הם בסכום ל 800 ו-900 שקלים. אולי גם מהוועדה הזאת תצא קריאה. אם אתה לא נותן את השירות בגלל שהמשרד לא עומד בלחצים בלי שאנחנו מעבירים ביקורת ואומרים מה הסיבות לכך אתם צריכים להסדיר את המחיר. מה ההצדקה שלאנשים מנפיקים תעודת זהות זמנית אליה אתם מכוונים? זה לא שאתה אומר שהזמני היה ברירת מחדל ואתה אומר שאתה לא רוצה שיגיעו לשם ולכן אתה גובה מחיר גבוה, אבל אתה היום מכוון לשם ועושה את זה כפתרון ביניים ואז זה מוצדק לשלם מאות שקלים על ניפוק דרכון זמני? זה לא מוצדק. ברשותך אדוני, אנחנו מודעים לעניין הזה. בנושא הזה יזמת דיון בוועדת הפנים והוא יתקיים ביום רביעי ואני מקווה שיהיו לנו בשורות גם בעניין הזה. אומרים שעד בית המרזח שותים עוד כוסית. אני יודע אבל עד יום רביעי הדרך כל כך קצרה שאפשר להתאפק גם עם הכוסית. בעזרת השם ניתן לזה תשובה ביום רביעי. יש לנו איזה דבר שאנחנו עובדים עליו. אני מאוד שמח שוועדת החוקה עושה פרומואים לוועדת הפנים. חלק מהקולגיאליות. לא נחליף את הדיון החשוב בוועדת הפנים וטוב שאתם באים אליו מוכנים וערוכים, אבל כעיקרון לא היה ניתן להשתמש באותו מנגנון של הארכות תוקף? לא לדרכון ביומטרי. התוקף של הדרכון הביומטרי מוטבע בתוך הדרכון, בשבב שלו. אפילו אם נודיע לכל חברות התעופה שהארכנו, יבוא האזרח לבית מלון, יבוא לשכור רכב, יעבירו את הדרכון, יראו שהוא פג תוקף - יעצרו אותו. היום אנשים נוסעים עם דרכון ביומטרי. כן. מדובר על הארכת דרכון ביומטרי. נמצא איתנו מר צבי דביר, התנועה לזכויות דיגיטליות. התייחסות שלך. אנחנו נמצאים כאן בגלל שלכאורה ההזדמנות הטכנולוגית צריכה להקל עלינו, כל ההליך של המעבר לתעודות דיגיטליות וכדומה אבל איכשהו מבחינת השירות לציבור אנחנו רק הולכים אחורה. את התעודה הקודמת

הלכתי לקיוסק בלשכת האוכלוסין, חידשתי אותו וקיבלתי אותו בדואר. הכול היה הרבה יותר פשוט. בגלל שכל ההתקדמות של הביומטרי, איכשהו אחורה מבחינת השירות. זה משהו שאנחנו צריכים לשים בראש כשאנחנו חושבים על כל הדברים האלה. התוקף של תעודות הזהות, כפי שנאמר, לכאורה בגלל סיבות טכניות, שתוקף תעודות פלסטיק הוא כזה וכזה. אנחנו כן צריכים ללכת למקור ולומר שאם התעודות, אפשר אולי לתת תוקף יותר ארוך. שנתיים זה אולי צעד בכיוון אבל יכול להיות שאין סיבה לא להאריך את זה ליותר שנים כל עוד הפקיד יכול לזהות. זה משהו שצריך לחשוב עליו. אני רק אומר שבתכל'ס רוב האנשים לא הולכים עם תעודות זהות ואפילו לא נדרשים לחדש אותן כי בחוק אין סנקציה.

אם אתה מציג לה רישיון נהיגה, מבחינתה זה תקף באותו אופן כמו תעודת זהות. המקום היחידי שבו אתה באמת צריך תעודת זהות זה בפתיחת חשבון בנק וגם שם עכשיו הסתכלתי בנוהל בנקאי תקין של זיהוי לקוח לא רשום שאתה צריך תעודת זהות תקפה אלא רק תעודת זהות שהתאריך שלה הוא התאריך האחרון של ההנפקה. יכול להיות שאנשים שתוקף תעודת הזהות שלהם לא בתוקף, זה לא באמת מפריע להם. אני אשמח להבין למה בן אדם צריך להיטרטר הרבה זמן כדי להנפיק תעודה חדשה כאשר בעצם אין לו שום סיבה לעשות את זה חוץ מזה שאולי הוא מחזיק תעודה שהיא לא תקפה. הנקודה האחרונה אליה אני רוצה להתייחס היא לגבי התורים לחידוש דרכונים. עם הדרכונים הישנים היה אפשר ללכת לקיוסק, ואפילו דרך האינטרנט, לשלם אגרה ולקבל דרכון עם תוקף מוארך. גם כאן אני לא רואה בעיה טכנית אם הדרכון הוא ב-5 השנים הראשונות. שיהיה כמו קודם. לא צריך לשלוח את הבן אדם לרדוף אחרי תורים ברהט או בקצרין כדי לחדש דרכון. תודה. אנחנו נכבד את ועדת הפנים שזה התפקיד שלה. זה תחום סמכותה. נקבע דיון ליום רביעי ולמרות הרצון העז לעסוק בענייני הדרכונים שבאמת מעסיקים את כולנו, נשאיר את זה לוועדת הפנים. ככל שאנחנו נוכל לסייע מכאן, אנחנו נסייע. אני חושב שהנקודה הראשונה היא נקודה חשובה. אני חושב שהעניין הזה שהשיפור הטכנולוגי לא גורע מהשירות לאזרח, זאת נקודה חשובה אבל אם אנחנו נאריך עכשיו בשנתיים, אני חושב שזה נותן די זמן לרשות האוכלוסין לבחון את הסוגיה. אני בטוח שגם אתם תעדיפו הארכת תוקף למשך זמן רב ככל הניתן. אין לכם אינטרס בהגעת אנשים שיצבאו על העמדות. ברשותך

כששלחנו את התיקון הזה לוועדה, זה היה בדצמבר, עוד לא היה העומס שכולם מדברים עליו עכשיו. עוד לא היינו במשבר. זה הוגש לוועדה לא מהטעם של ה"קריסה" שאנחנו מכירים מהתקופה האחרונה אלא זה הגיע במסגרת דיוני התקציב עם האוצר. אחר כך נוצר המשבר. זה לא שאנחנו אומרים שהשתפרנו בטכנולוגיה אבל ירדנו בכוח אדם. עד לפני כמה חודשים השירות בלשכות היה רגיל ואנשים היו יוצאים מאוד מרוצים והזמן היה מהיר. אתם מייחסים את הגל הזה לעניין הקורונה? נכון. אנשים לא תכננו נסיעות. בשנתיים האחרונות היה מיעוט יציאות. אנשים ישבו בבית ולא חידשו דרכונים ועכשיו אנחנו צריכים לחדש דרכונים לאנשים ששנתיים לא חידשו אותם. כך נוצרה הבעיה. זה לא בגלל שהטכנולוגיה משיגה אותנו אחורה.

העובדים שלנו הם אותם עובדים טובים. נכון שהשירות השתפר מאוד. הוא שיפור מעולה למי שמוצא את התור. ברור. אני לא אכנס לדיון שיתקיים בוועדת הפנים ביום רביעי. יש לא מעט מערכים במדינת ישראל שתוגברו בכוח אדם ואני מפנה את מבטי לכיוון האוצר. דווקא האוצר איתנו.

יש לנו תגבורים.

אני תמיד שמח לשבח את האוצר בדיונים. אם כן, על זה תדונו ביום רביעי בוועדת הפנים. אדוני היושב ראש, בוקר טוב. זה קשור. אני מבין שרוצים להאריך את תוקף תעודות הזהות בעוד שנתיים כי באמת יש לנו משבר וזה משבר קשה. אדוני היושב ראש, זה משבר קשה מאוד. אני אומר לך שאני ואולי גם יתר חבריי, בחודש האחרון אנחנו מתעסקים מהבוקר עד הערב רק בנושא הזה של משרד הפנים, רשות האוכלוסין, לקבוע תור, דרכונים, לבקש דרכון, רוצים לנסוע ואין דרכון. רק דוגמה. מהבוקר אני מטפל מול משרד הפנים ורשות האוכלוסין בתלמיד שצריך לנסוע לארצות הברית לתחרות. הוא מייצג את ישראל בתחרות הזאת. באפריל הם הגישו בקשה לדרכון ועד עכשיו לא קיבל את הדרכון. כמובן שאם אין לו דרכון, הוא לא יכול לקבל אשרה. בעניין הזה אני מול רשות האוכלוסין. לפני החג שלנו, עיד אל פיטר, היינו כמו דוורים, לקבל ביד דרכונים ולמסור אותם לאנשים. זה משבר קשה מאוד. אני מעריך מאוד את כל העבודה של תומר, של הצוות שלו, של הסמנכ"ל שלו נאיף הנו שאני חייב לשבח אותו על שהוא עושה מעל ומעבר ושל כל הלשכות. אתה רואה? טוב שפתחנו לשכות. טוב שהתחלנו בשנת 2016 ופתחנו את הלשכה הראשונה בסכנין והיום יש לנו לשכות בסכנין, ברהט, בטייבה, באום אל פאחם, בדיר אל אסד והיה צריך לפתוח בעוד ישובים. אני חושב שזה מוכיח את עצמו ואני מקווה שביום רביעי, בדיון שיתקיים בוועדת הפנים, אנחנו נמצא פתרונות. קיבלתי פנייה ממישהו שגר ברמלה והוא אומר לי שהוא צריך לנסוע ביולי והוא מבקש להזמין תור אבל אין תור. המצב באמת קשה.

שאתם עושים מעל ומעבר אבל צריך למצוא פתרון. עשיתם את האפליקציה שהחזיקה מעמד כמה ימים והיא נחסמה. לא אנחנו עשינו ולא אנחנו חסמנו. אני לא יודע מי עשה ומי חסם. אמרו לי שאפשר להזמין תור באותה אפליקציה, בוט. לא אנחנו עשינו. זה היה גורם פרטי. לא אנחנו חסמנו אותה. אני חושב שאתם צריכים למצוא פתרונות בין אם אלה הארכת שעות העבודה, בין אם זאת פתיחה בימי שישי בלשכות בהן זה ניתן וכולי, אבל אי אפשר להמשיך במצב הזה. טוב ששרת הפנים האריכה את תוקף הדרכון השנתי לשנתיים אבל אני מקווה שתביאו ביום רביעי בשורה לעניין הזה כי אי אפשר שבגלל שאתם לא מסוגלים ואין לכם את הכוח לספק את השירות הזה, אנשים ישלמו גם על דרכון קבוע וגם על דרכון זמני.

מי שהזמין דרכון קבוע, שילם על הדרכון הקבוע, תנו לו את הזמני. בכל זאת, מה הצפי שלכם? נעזוב רגע את הדרכון הזמני והמחיר שלו. מה הצפי שלכם לגבי זמני ההמתנה? מה היעדים שלכם? ביום רביעי נדבר על זה. אנחנו רוצים לחזור למה שהיה. זה לא קשור ליום רביעי. זה קשור לנושא הדיון כשאתה מבקש הארכת תוקף. אני אומר שוב שאני סומך על חברנו תומר מוסקוביץ שאם הוא אומר שביום רביעי יגיעו עם פתרונות ותשובות,

חבר כנסת מקלב ואני נשב בוועדה הביומטרית. גם אני. נכון.

שלושת חברי הכנסת שנמצאים כאן ידונו בבקשה של שרת הפנים. אנחנו עוד ניפגש במהלך החודש הקרוב מספר פעמים ונשמע את הדברים. השאלה היותר ממוקדת היא איך אנחנו מונעים עכשיו מצב שבו לא עוד שנתיים בדיוק 2 מיליון אזרחים יצבאו על התחנות. במהלך השנתיים האלה הרבה אנשים כן יחדשו את התעודות. למה שהם יחדשו? מי שאבדה לו תעודת זהות יבוא לחדש. אנחנו גם נצא בקמפיין מסודר לכך. ברגע שתהיה לנו ההארכה וירד לנו הלחץ מהדרכונים, אנחנו נזמין אנשים. נשלח להם מסרונים ונגיד להם שלא יחכו לרגע האחרון. מבחינתי זה ממש לא רע. אני נגד חידוש תוקף של תעודות זהות כל 10 שנים ואם עוד שנתיים יבואו ויבקשו מאיתנו להאריך אותן עוד. הדבר היחיד הוא שזה אומר שאנשים לא מסתובבים עם תעודה ביומטרית אלא הם נשארים עם תעודה של דף ונייר.

לנו אין אינטרס בזה. לכם אין אינטרס בזה.

פחות נרעש מהצורך לדחוף את כולם למאגרים הביומטריים. אדוני היושב ראש, אנחנו התנגדנו באופן עקרוני אבל יש אנשים שרוצים לחדש תעודת זהות, רוצים לקבוע תור ובגלל המשבר בדרכונים, הם לא מקבלים תור. אולי תעשו תור מיוחד עבור אנשים שמבקשים לחדש תעודת זהות או להחליף אותה. דווקא בעת הזו - הפתרונות שיגיעו ביום רביעי, יגיעו ביום רביעי - הרעיון של הארכת תוקף גורפת לשנתיים הוא הגיוני במובן הזה שבוא ניתן לרשות האוכלוסין להתמודד עם הדרכונים. אנחנו מסכימים. הדבר היחיד שצריך לומר זה שכבר איכשהו היה שווה שכאשר אדם מגיע לחדש דרכון, עושים לו את הבדיקה.

זאת אותה פעולה. אומרים לאותו אדם שיש לו תעודה ישנה וממילא הוא יצטרך לבוא שוב ולחדש אותה. מי שבא להוציא דרכון, מחדשים לו את תעודת הזהות. אנחנו ממליצים בחום. ממש ממליצים אבל לא יכולים לחייב. זה ברור. תמיד טוב לא לחייב היכן שלא צריך לחייב. מבחינת הבן אדם, זה רק ללחוץ על כפתור. פקיד הרישום, כשהוא יושב מול המסך, יודע? הוא רואה הכול. לא רק זה אלא שאם הוא יעשה היום את תעודת הזהות והדרכון, בפעם הבאה כשהוא יגיע, בעוד 10 שנים, הוא יחדש גם את תעודת הזהות וגם את הדרכון. בסדר. גברתי היועצת המשפטית, הערות שלך לדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. אני רק אומר שלעניין השני, בו אנחנו בעצם מבקשים להאריך את תוקף תעודות הזמניות לתקופה של 9 חודשים, זה גם יסייע לנו עם העומס, אבל אני חייב לומר שמבחינתי זה בראש וראשונה סיוע לציבור שמקבל.

בעיקר לעולים. תוך שלושה חודשים להגיע שוב ולפגוש את הבירוקרטיה, זה יכול לגרום להם לחשוב אם באמת הגיעו לארץ זבת בירוקרטיה. גברתי היועצת המשפטית, האם מבחינתכם יש לנו כאן איזה דברים

בפנייה אלינו אכן ביקשו להאריך 12 שנים אבל הייתה איזושהי בקשה להאריך גם לגבי שנה נוספת. פחות משנה. בתיקון המקורי ביקשנו שהתיקון הזה יחול על תעודות זהות שהונפקו לפני תחילתן של התקנות האלה ומאוחר יותר ביקשנו שזה יחול על קבוצה יותר גדולה של תעודות זהות, על כל תעודות הזהות שהונפקו עד ה-30 ביוני 2013 במקום עד ה-25 באוגוסט 2012 שזה עוד כשמונה חודשים. שזה יחול על קבוצה יותר גדולה של תעודות שרובן עומדות לפקוע ב-25 אוגוסט 2025 והאחרון בחודשים שלאחר מכן. זה נוסח שונה לתקנה 4 שמתקנת את תקנה 7. זה יוצר קצת אנומליה במובן הזה שמי שהוציא אחרי ה-30 ביוני 2013, קצת אחרי זה, יצטרך לבוא לפני אלה שהוציאו. כן, אבל אין לזה משמעות מעשית כי בסוף האנשים יגיעו בקבועי הזמן השונים להנפיק את התעודות. זה לא פוגע בהם משום בחינה. הם ינפיקו תעודות, זה לא עולה להם כסף ואין לזה משמעות מעשית. מכובדיי, אנחנו ניגש להקראה. יש בפניכם גם את הנוסח המשולב אבל אנחנו כמובן נקריא את הנוסח של בקשת השרה. מדובר כאן באותן תקנות ובשני שינויים. שני סטים. אחד הוראת שעה והשני תיקון. שני סטים שונים של תקנות. בסדר. היועצת המשפטית תוביל אותנו. אני אקריא קודם את התיקון הקבוע ואחר כך את הוראת השעה. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26 ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנות מרשם האוכלוסין (תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות) התשע"ב-2012 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 1 אחרי ההגדרה "גוף ציבורי" יבוא: ""חוק הכניסה לישראל" חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952". בהגדרה "תעודת זהות זמנית", אחרי פסקה (3) יבוא: "(4)לבעל רישיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל ובלבד שתוקף הרישיון עד שלושה חודשים". תיקון תקנה 3 בתקנה 2(ב) לתקנות העיקריות, המילים "התשי"ב-1952 (להלן חוק הכניסה לישראל)" יימחקו. תיקון תקנה 2א בתקנה 2א לתקנות העיקריות אחרי תקנת משנה (ב) יבוא: "(ג)תקופת תוקפה של תעודת זהות זמנית לבעל רישיון לישיבת ארעי כאמור בפסקה (4) להגדרה "תעודת זהות זמנית" היא למשך תקופת הרישיון שניתן לו". תיקון תקנה 7 בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום "לפני תחילתן של תקנות אלה" יבוא "עד יום כ"ב בתמוז התשע"ג (30 ביוני 2013)", במקום "10 שנים" יבוא "12 שנים". תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום...

נבקש שזה יהיה ב-1 ביוני 2022. זה ב' בסיון התשפ"ב. אנחנו מצביעים על התיקון. זה התיקון של התעודות הזמניות. זה התיקון של הארכת התוקף. זה גם התעודות הזמניות כשהוסיפו כאן את העניין של אפשרות להוציא תעודה כתושב ארעי וגם הארכה מ-10 שנים ל-13 שנים.

מי בעד

הצבעה אושר התקנות אושרו פה אחד. התשפ"ב - 2022 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: נבקש כאן לעדכן ל-1 ביוני. זה יתחיל מה-1 ביוני אבל אנחנו מבקשים את התקופה הרטרואקטיבית, שזה יחול על תעודות זהות שהונפקו מה-1 בינואר. אתם רוצים להאריך את מה שכבר הוצע מה-1 בינואר.

זה גם יחול על תעודות זהות זמניות שהונפקו החל מה-1 בינואר לאותן אוכלוסיות עליהן אנחנו מדברים. הן יהיו תקפות לתשעה חודשים במקום לשלושה חודשים. אני מבקשת מהוועדה להסמיך אותנו לנסח את זה אחרי הישיבה. אפשר לוותר על זה אם אני יכולה להקריא עכשיו נוסח שיהיה מקובל. אני רוצה לאפשר ליועצת המשפטית לעבור על זה כמו שצריך ואנחנו נסמיך. זאת ההחלה הרטרואקטיבית? בעיקרון זאת הארכה ל-9 חודשים במקום 3 חודשים של הוצאת תעודת זהות זמנית אבל מה שאתם מבקשים עכשיו זה להאריך את זה רטרואקטיבית גם לגבי תעודות זמניות שכבר הוצאו. מה-1 בינואר. מראשית השנה הזאת. רק כדי שאני אבין, ההארכה תהיה לכולם כולל אלה שכבר הונפקו למשך 9 חודשים. זה לא שאנחנו מעמידים את התעודות בתוקפן כולן עד מועד מסוים. נכון. כל תעודה תהיה תקפה למשך 9 חודשים. בסדר. הראשונות הוצאו בתחילת ינואר? הן כל הזמן מוצאות. לאנשים שהנפקנו בתחילת ינואר, תהיה כאן הארכה של א 4 חודשים. עד ספטמבר. המחשב יחשב. אין בעיה. אני רק אומר מבחינת ההיערכות שלכם לטיפול בגל של המגיעים מאוקראינה, זה בסדר בהערכות שלכם את לוחות הזמנים?

בסדר. תקריאי. אנחנו מסמיכים אתכם. אני אקריא מה שאפשר. הוראת שעה בתקופה שמיום ה-1 ביוני 2022 (עוד מעט אני אבדוק את התאריך העברי) עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) יראו כאילו בתקנה 2א(א) לתקנות מרשם האוכלוסין (תקופת תוקפן ופקיעת תוקפן של תעודות זהות), התשע"ב-2012 במקום "שלושה חודשים" נאמר "תשעה חודשים". התוספת תהיה שזה יחול גם על תעודות שהוצאו מה11 בינואר 2022. הם יתאמו את הנוסח. נכתוב את זה במפורש. מי בעד אישור התקנות? הצבעה אושר התקנות אושרו פה אחד. מכובדיי, תודה. אנחנו מקווים שיעלה בידיכם להקל על המצוקה. תודה לכם ונשתמע בקרוב. הישיבה ננעלה בשעה 10:20.